שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא דיגיטציה לשיפור וייעול השירות הממשלתי,

פעילות.

אני אתחיל בד"ר אחמד טיבי בגלל שהוא לא חבר ועדה אבל בכל זאת הגיע, חבר הכנסת ד"ר יאסר

אנחנו בראש ובראשונה, בראייה האסטרטגית, עובדים השנה על ריענון האסטרטגיה שלנו ברמה הלאומית ובחמשת עולמות התוכן לאן אנחנו רוצים לקדם את הממשלה בשנים

זו לא רק העברת בעלות בין תושבים, אלא גם מסוחר פרטי ומאיש פרטי לסוחר. סוגר את כל הפינות. דוגמה לשירות שמשרד התחבורה עמל רבות על פיתוח שלו.

אבל הפלטפורמה מאפשרת לנו לא רק קורסים ממשלתיים אלא קורסים שנותנים לנו שער לתעסוקה,

הכשרות מקצועיות שונות,

הכשרה לשירות צבאי, מגוון רב של קורסים

שוב, במטרה לשפר ולייעל את השירות המשפטי שניתן לכלל הציבור. שיפור השירות בכלל,

גם הוא חלק מאחריות מערך הדיגיטל

והרבה מאוד פרטים נוספים שנכנסו לתוך החוק שמבטיחים מניעה של ספאם, אבטחת מידע, שמירה על פרטיות, הנגשה לאוכלוסיות נוספות ומניעה של שימוש לרעה בדואר הממשלתי. אני אגיד שבאמת מבחינתנו זה אמור לשפר את היכולת של הממשלה לתת שירות טוב ומותאם למאה

יש חברות סיניות, יש קצת חברות אירופיות, ובגדול זה שוק מאוד מאוד ריכוזי.

הזה זה שאותן חברות גדולות הביאו את חדרי

בתצורה של חוות שרתים שיושבת בתוך הארגון. זאת הזדמנות לשינוי, הזדמנות לבנות מחדש את הדרך שבה מיישמים מערכות מידע בתוך ארגוני הממשלה,

מחדש, לתכנן את

זו תוכנית שכל אחד ממשרדי הממשלה בונה לעצמו במהלך השנה הקרובה ואת המדיניות שלו למעבר כלל המערכות שלו לענן. אז אין פה תאריך שאנחנו אומרים שעד אליו שום דבר לא נמצא

יכול באמצעות הטלפון לצרוך שירותים,

יש כמובן תמיכה טכנית באותו מוקד שירות ששירה ציינה קודם, שתומך באותם אזרחים שמתקשים לבצע שירותים דיגיטליים,

לכן ציינתי את עמדות השירות שפרוסות ברחבי הארץ. תושב שאין לו אינטרנט בבית יכול להגיע לעמדת שירות ולצרוך את השירותים משם.

גם לעמדות השירות הוספנו שירותים נוספים שהם לאו דווקא

אנחנו היינו רוצים לראות איך הממשלה

בסיוע במעבר לענן, בהגנת סייבר, בשימוש בתשתיות ממשלתיות כמו מערכת ההזדהות או האזור האישי,

שירות בנקודה אחת באותו חלון ראווה ממשלתי, שייתן מענה גם לשירותים ממשלתיים וגם לשירותים של רשויות מקומיות מקצה

רוב הרשויות נותנות חלק מהמענים,

ולא למכלול של כל השירותים. יש פה נקודה חשובה מאוד.

אבל המוחלשים גרים בעיקר במקומות של רשויות מוחלשות,

רוחביות ולתת יתרון לגודל לרשויות השונות בהסתכלות דיפרנציאלית. כלומר, מה שרמת גן צריכה שונה לחלוטין מכסייפה.

אנחנו מסתכלים גם על האזוריות, דרך אשכולות משרד הפנים, יצאנו לפיילוט לבדוק ולמדל את המנמ"ריות האזוריות כדי לתת את המענה האזורי לרשויות עם בשלות דיגיטלית מאוד

בשקף של הרשויות אני לא מזהה אף רשות ערבית. יש לי רשימה מלאה. אם אתם מציגים שקף ויש רשויות ערביות לפחות להכניס. השקף הזה הוא רק רשויות שהצטרפו כרגע לתהליך החיבור למערכת ההזדהות הלאומית.

סיימנו את האירוע הזה, היינו

אני חושב שאם באמת הממשלה תתקצב סכומים נכבדים וטובים למערך נוכל לקדם את הדיגיטציה ברשויות ולאפשר דווקא לחלשים להתקדם ולצמצם את הפער, כי הגדולים יעשו את זה

לסיכום שקף תוכנית העבודה אני רק אגיד שאנחנו, בכל אחד מההיבטים האלה,

לגבש את האסטרטגיה של הממשלה בתחום

עם משרד האוצר, הממונה על השכר, החשב הכללי וכו', למצוא פתרונות שיאפשרו לנו להביא ולשמר את האנשים הטובים והמתאימים ביותר במשרדי הממשלה כדי לקדם את אותם חמישה עולמות תוכן:

יש אנשים שצריך לעזור להם עם נגישות לכל נושא הדיגיטציה, בכל החברה המוחלשת בפריפריה ובמיוחד לחברה הערבית, וגם נוסיף לזה את החברה

זה לא משנה, אגב,

זו הדרך שבה אנחנו מפתחים שירותים לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל. לגבי המודעות,

כמו שאמרתי גם בדיון על החברה הערבית, הקמפיין לערבית נעשה מותאם לשפה

שזה אחד השירותים הפופולריים ביותר באזור האישי, אנחנו בודקים גם מול המשרד כמה שירותים מבצעים עדיין בדואר. אנחנו תמיד בודקים את עצמנו לראות שבאמת אחוז החדירה של השירות הדיגיטלי הולך וגדל. יחד עם זאת, אנחנו נגיד שאנחנו לא מבטלים את היכולת לקבל שירות פיזי. אין היום אף שירות לציבור שאפשר לקבל אותו רק באופן דיגיטלי. יש מעט שירותים כאלה לעסקים, לחברות, והמטרה היא שהדברים האלה יחיו אחד ליד השני, כשכל אחד בוחר מה הדרך שבה הוא רוצה לקבל את השירות. ועדת המדע לימדה אותי להיות יותר ויותר סוציאליסטי,

ונגד הפרטה כמה שיותר, נגד דברים שפוגעים במוחלשים, שמחפשים רק רווח. אני בעד שזה יהיה כמה שיותר בידי המדינה ושיתנו לקבוצות המוחלשות בעיקר. זה נושא שממש הולך לאורך כל ישיבות הוועדה הזו. בבקשה, עו"ד צח בן יהודה. ראינו שבהצעת המחליטים לקראת חוברת התקציב, שאמורה להגיע לבניין הזה בקרוב וחוק ההסדרים, יש קצת חקיקה שקשורה גם לתחום שלכם. נשמח אם תוכלו להתייחס איזה חוקים אתם מתכוונים להביא במסגרת חוק ההסדרים. בנוסף, חלק מהצעת המחליטים היו תיקונים רבים לחוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים. זה חוק שעוד לא מלאו לו 5 שנים. לחלק מהתיקונים שלו בקושי מלאו שנה. מה אתם מבינים כבר שלא עובד שם שהוא דורש כל כך הרבה תיקונים? גם ראינו שיש התייחסות לגבי העברת מידע בין גופים ציבוריים, אם תוכלו גם מעט לפרט על כך. כתוב אמנם שזה בראי פרטיות, אבל בשירותים הממשלתיים יש המון המון מידע וזה מביא איתו את הסיכונים שלו.

חוק תקשורת דיגיטלית, שקראנו לו פה "חוק הדיוור" השינויים שנעשו בחוק לפני שנה מצד אחד מאפשרים לממשלה לתקשר באופן דיגיטלי, כלומר לשלוח אימיילים במקום לשלוח דואר פיזי לתושבים ועסקים, אבל נקבעה שם סדרת כללים מאוד מאוד נוקשים בדרך שבה החוק ממומש וההצעות הן יחסית מינוריות ופרוצדורליות כדי לאפשר שימוש יותר ריאלי בכלי הזה עבור משרדי הממשלה. זה בעצם מה שנכנס לתוך ההסדרים. יש שתי ועדות שאנחנו מקימים במסגרת המחליטים של הסדרים, אחת עוסקת בנושא של קידום דיגיטל ברשויות המקומיות, מה שתיארתי קודם, שעדיין אין קונצנזוס על תפיסת ההפעלה, מה הדרך הנכונה לספק את השירותים המרכזיים האלה, מה הדרך הנכונה להבטיח שהחלשים לא יישארו מאחור בתחום המורכב הזה. המטרה היא לעשות עבודת צוות שתביא את אותה אסטרטגיה במהלך השנה הנוכחית, לפני התקציב של שנה הבאה. הדבר השלישי שציינת זו הסוגיה של העברות מידע בין גופים ציבוריים. אנחנו רואים כאן חסם מאוד משמעותי ליכולת לייעל ולשפר את השירות לציבור. מנהלת הוועדה הזכירה את החלטת הממשלה של ask once, שעברה כבר לפני שנים רבות יחסית, והיכולת לממש אותה תלויה ומוחזקת בידיים של הוועדות להעברת מידע בתוך משרדי הממשלה. זה תהליך מאוד קשה, מאוד מורכב, יש בו זכות וטו להרבה מאוד גורמים בדרך שלאו דווקא הם הגורמים המקצועיים ביותר להבין איזה מידע נדרש, האם נכון להעביר אותו, שני הצדדים צריכים לאשר את מה שנקרא טופס א' וטופס ב', ועדה להעברת מידע, גם בגוף המקבל וגם בגוף המוסר. המטרה במחליטים של הסדרים היא לייצר ועדה שתעשה את החשיבה על התהליכים הקיימים, תמליץ מה נכון לעשות בראי פרקטיקות שמקובלות במדינות אחרות בעולם להעברת מידע בין גופים ציבוריים, כמובן תוך הגנה על פרטיות אבל בצורה שתאפשר לשפר את השירות, מה שהיום אנחנו רואים כחסם שמפריע להרבה מאוד תהליכים דיגיטליים לקרות ולהתממש.

רועי, בבקשה. רציתי לשאול ביחס ל-ask once. החלטת ממשלה 1933 מ-2016 מצאתי במקרה את דוח מבקר המדינה שמתייחס לזה, דוח מ-2021, ואני לא טוען כמובן שהאחריות מונחת רק לפתחכם, וגם הדוח מציין את זה, שאתם נתקלתם בקשיים כשעוד הייתם שני גופים, גם התקשוב הממשלתי וגם ישראל דיגיטלית. אני רוצה לקרוא שני משפטים מהדוח: "בתמונת המצב העולה מהביקורת, עוד ארוכה הדרך ליישום מלא של החלטת הממשלה משנת 2016, שקבעה כי החל משנת 2021 משרד ממשלתי לא יבקש מהציבור לשם מתן שירות אישור שהנפיק משרד ממשלתי אחר. כך לדוגמה עולה כי תצלום תעודת זהות, תעודה המונפקת בידי גוף ממשלתי, רשות האוכלוסין, נדרש לשם קבלת 261 שירותים שונים בממשלה, צילום תעודת בגרות, המונפקת בידי משרד החינוך, נדרש לשם קבלת 188 שירותים, ותצלום רישיון עסק, שמונפק על ידי למשרד הפנים,

השאלה שלי בעניין הזה היא האם יש לכם סטטוס עדכני של זה, כי השירותים יכולים להיות נפלאים אבל בסוף האזרח הרבה פעמים נתקל בקושי הזה של להשיג את התעודה הזו, אז באמת אם אפשר לייתר את ההתרוצצות הזו זה בהחלט יהיה תהליך מבורך. דבר שני, שגם מתקשר לעניין הזה, האם כחלק מיישום של האזור האישי יש מחשבה לאפשר כמו תיבה, לצורך העניין ענן אישי, או אזור אישי בענן, שבו האזרח יוכל לשמור את התעודות שלו.

אם הוא כן נדרש על ידי משרד ממשלתי להגיש אותן, הוא יוכל לפחות לדעת שהן נמצאות שם ולגשת אליהן. שאלה שלישית: האם יש לכם נתונים על שיעור הנטישה בתהליך ההרשמה לאזור האישי?

אמנם די מזמן, ניסיתי לעשות את זה, התחלתי ומודה שהתייאשתי באיזשהו שלב. אז השאלה היא האם כחלק מתהליך הפישוט של הדבר הזה יש לכם גם נתונים. אני אתחיל להתייחס ב-ask once. אני חושבת שלנו כממשלה לא הייתי נותנת ציון גבוה במימוש של ask once. אנחנו בנינו את התשתיות הטכנולוגיות שמאפשרות תקשורת טובה ויעילה בין משרדי הממשלה לבין מה שנקרא שדרת המידע, שזו תשתית העברת מידע בין משרדים שיכולה, וכשעושים בה שימוש היא מקצרת את התהליך ואת כמות המידע שהתושב נדרש להביא בעצמו במקום להביא ממשרד אחר. אבל כשהסתכלנו ועשינו ניתוח בדיוק של מה שאתה מתאר על שירותים, איזה אסמכתאות נדרשות לשירות הזה ממשרדים אחרים, יש כ-20 מסמכים שנדרשים במאות תהליכים. היום הדבר הזה עדיין לא קורה בצורה אוטומטית. הפתרון שאתה ציינת בעצמך כהצעה, לתת לי כתושבת את השליטה על המידע הזה,

באמצעות האזור האישי, באמצעות האפליקציה של האזור האישי, זה בהחלט משהו שנמצא בעבודה ובתכנון. אני הייתי מרחיבה את זה. היום אתה יכול למשל באזור האישי לקבל את ספח תעודת הזהות שלך, שזו אסמכתא מספר אחת במרבית השירותים הדרושים. המטרה שלנו היא שגם במובייל תוכל לקבל ולהציג בצורה מוכרת ומאושרת את מכלול התעודות הממשלתיות שמונפקות לך, אם זה תעודת זהות או רישיון נהיגה, ואם זו תעודת עיוור, או בהמשך גם תעודות שניתנות ע"י גורמים אחרים כמו באוניברסיטאות. זה חלק מהתוכנית, זה עדיין לא יישום קיים או יישום שאנחנו יכולים לתת עליו לוח זמנים קרוב, אבל זה בהחלט שירות שצריך לתת אותו. צריך גם לשפר את היכולת הזאת להעביר את המידע בין משרדי הממשלה לא רק באמצעות העובדה שאני אצרוך את זה. לשאלה בנושא הנטישה יוגב יתייחס.

שיש כמובן עוד הרבה מאוד מסמכים שאפשר לראות באזור האישי וכל הרעיון הוא שאנחנו גם לא שומרים את המסמכים אצלנו, לאזרח זה שקוף. כשאתה נכנס אנחנו הולכים למשרד התחבורה להביא את רישיון הרכב, לרשות האוכלוסין להביא את ספח תעודת הזהות, למשרד הדתות להביא את תעודת הנישואין ועוד, ומבחינתך זה כמובן שקוף. לגבי תהליך הנטישה, בוודאי יש לנו נתונים, אין לי כרגע בשלוף אבל בוודאי שיש. אנחנו בודקים כל הזמן את התהליך של איך האזרח רואה את זה,

הפרסונלית אבל יש לנו מערכות של ניטור אפליקטיבי שמודדות חוויית משתמש ואנחנו מנסים להבין דרך זה האם האזרח מצליח, לא מצליח, איפה הוא נתקע וכן הלאה. זה חלק מהדרכים שלנו לשפר את השירות הדיגיטלי. נוסיף לזה כמובן את המוקד, המענה הממשלתי המרכזי, ששם אנחנו שומעים את האזרחים בקולם, מה קשה להם, למה לא הצליחו וכן הלאה, וזה עוזר לנו לשפר ולטייב את התהליך שיהיה הרבה יותר קל.

לזכור שבסוף, כדי לתת שירותים דיגיטליים שנדרשת בעבר להגיע עבורם פיזית, צריך לזהות את האזרח בצורה טובה, ואחרי שאנחנו עושים את זה פעם אחת, ראיתם את המספרים מעל 3 מיליון תהליכי הזדהות כל חודש ועדיין אנחנו מוסיפים כל הזמן עוד ועוד יכולות כדי להפוך את התהליך הזה מצד אחד שיהיה מאובטח, לשמור על פרטיותך ושלא יגנבו את זהותך חלילה, ומצד שני שיהיה קל ואינטואיטיבי לאזרח. תודה רבה. לפני שאני מסכם, מישהו רוצה

בבקשה. עוז שנהב, מנהל מחלקת חדשנות ופיתוח מדיניות ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים.

אנחנו ברשות רואים את מערך הדיגיטל כשותף אסטרטגי שלנו. מספיק להסתכל על חמשת עולמות התוכן ששירה הציגה, בכל אחד מהם יש היבטים של פרטיות. אנחנו תופסים את עצמנו כרשות שצריכה לאפשר למערכת דיגיטל לממש את ייעודו, ואני חושב שמבחינתנו, זה שיש גוף אחד שאפשר לדבר איתו על כל ההיבטים הדיגיטליים במגזר הציבורי זה מצוין. אנחנו נוגעים בנקודות מסוימות בחוק הדיוור הדיגיטלי ובהעברת מידע בין גופים ציבוריים ויש לנו כוונה גם שהדבר הזה ימשיך הלאה. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה. תודה רבה לך. חברים, אני רוצה לסכם: אחד, הוועדה מבקשת מהממשלה להכניס לתקציב המדינה תמיכה ברשויות מקומיות לפרויקט הדיגיטציה כך שכל הרשויות המקומיות, ללא ההבדל ברמה הסוציו-אקונומי שלהן, יוכלו לספק שירותים דיגיטליים לתושביהן. הוועדה מבקשת לקבל תוך 3 חודשים דיווח עדכני ביחס ליישום החלטת הממשלה 1933, מאוגוסט 2016. הוועדה ממליצה למערך הדיגיטל לקדם את הנגשת השירותים הדיגיטליים לאנשים עם מוגבלות ולקבל ממערך הדיגיטל דיווח על ההתקדמות בעניין כל 8 חודשים. הוועדה מבקשת ממערך הדיגיטל להמשיך לקדם הנגשה של שירותים דיגיטליים לחברה הערבית. המבחן שלנו הוא במעקב וכשנשב בעוד 6 חודשים, שיהיו לנו תשובות ברורות לכל מה שהעלינו. תודה רבה לכולכם וכולכן. הישיבה נעולה.